שלום לכולם. ועדת הפנים והגנת הסביבה תדון עתה בשאלה האם לסיים את כהונת הוועדה הממונה בתל מונד וקביעת מועד לבחירות. מאז 2016 מכהנת במועצה המקומית ועדה ממונה וזאת בהתאם להוראות סעיף 206 לפקודת העיריות. הוועדה הייתה צפויה להמשיך עד לבחירות לרשויות המקומיות באוקטובר 2023. שר הפנים שקיבל חוות דעת בנושא פנה אלינו, אל ועדת הפנים, בבקשה לסיים את כהונתה של הוועדה מוקדם יותר, לאחר קיום בחירות לראשות המועצה המקומית ולמועצת המועצה.

מטרת הדיון היום היא על מנת להבין האם לאחר הוועדה הממונה הרשות איתנה ומסוגלת לתפקד שוב. אני מבקשת מנציגי משרד הפנים להציג את הבקשה.

כן.

סגנית המפקחת על הבחירות מתקשה להתחבר ואני אציג את הדברים. כפי שאמרה היושבת ראש, בתל מונד יש ועדה ממונה מאחר וב-2016 המועצה לא הצליחה להעביר את התקציב. שר הפנים החליט לסיים

את כהונת ראש המועצה ומשנת 2016 מכהנת מועצה ממונה בתל מונד. בגלל שב-2018, בבחירות הכלליות, עוד לא חלפו שלוש שנים למועצה הממונה, לא היו בחירות ב-2018. ברירת המחדל היא שהוועדה אמורה להמשיך עד 2023. כלומר, לכהן שבע שנים. עמדתו של שר הפנים היא שזה פרק זמן ארוך מדי והיום, אחרי שלוש וחצי שנים, עד הבחירות כמעט ארבע שנים שהוועדה תכהן, זה פרק זמן מספיק. לכן אנחנו מבקשים להתייעץ עם ועדת הפנים לגבי סיום כהונת המועצה הממונה וקיום בחירות בנובמבר 2020, נובמבר הקרוב, בעוד כחמישה חודשים, שזה זמן שיספיק למועמדים ולמשרד הפנים להתכונן לבחירות. הוועדה תסיים כהונה של כארבע שנים שלדעת משרד הפנים זה זמן מספיק והולם לאור המצב של תל מונד. היא לא במצב קשה, היא לא במצב שמצריך עוד שלוש שנים של ועדה ממונה, לפי הנתונים שלנו, ולכן כרגע העמדה של שר הפנים שוב, בכפוף להתייעצות לקיים את הבחירות בנובמבר 2020. מה מצבה הכלכלי של הרשות המקומית?

נמצאת בגירעון?

מצב הגבייה שלה הוא תקין? אני אתייחס. בשלוש השנים האחרונות היא מאוזנת. שיעורי הגבייה של הרשות גבוהים, עומדים על 99 אחוזים. יש לה גירעון מצטבר יחסית נמוך, 9 אחוזים מהתקציב שלה. עומס המלוות שלה גם הוא יחסית נמוך ועומד על כ-6 אחוזים מהתקציב שלה. בסך הכול המצב הכספי שלה הוא בסדר גמור נצרף אלינו את משרד המשפטים, עורך הדין עמי ברקוביץ. בעיקרון אין לנו הרבה מה להוסיף. אנחנו מצטרפים כמובן לעמדת משרד הפנים שלו מסור שיקול הדעת המקצועי ואנחנו חושבים שהעמדה שלהם, בשים לב לכך שהיא גם מממשת את הזכות של התושבים לבחור ולהיבחר, ראית לנו בהחלט ראויה ובמקומה. תודה רבה שהבהרת את העמדה שלכם. נעבור לשמוע את מי שבעצם היום עומד בראש הוועדה הממונה בתל מונד, מר שמואל סיסו. הוא לא אתנו? נפנה אל עורך הדין היידי נגב מהתנועה לאיכות השלטון, מנהל מחלקת מדיניות וחקיקה.

יש כאן קשיים עם המחשב. אני מסדר את זה וחוזר. נשמע את לין קפלן, תושבת תל מונד, נציגת התושבים. חברת מועצה לשעבר. שלום לכולם. אני פונה לוועדה בשם תושבים רבים מתל מונד שמבקשים להחזיר להם את הזכות הדמוקרטית הבסיסית ששמורה לכל תושב באשר הוא לבחור ולהיבחר, ובכך להשפיע על עתיד היישוב שלהם, שלנו. הרצון הזה בא לידי ביטוי גם בעצומת תושבים ששלחנו למשרד הפנים כבר בחודש דצמבר 2019 וגם בבג"ץ תושבים שהוגש בחודש פברואר האחרון. אני רוצה לספר לוועדה קצת על תל מונד. תל מונד הוא ישוב קסום בשרון, 13,000 תושבים, דירוג סוציו אקונומי 8. תקציב רשות מאוזן במשך שבע שנים. אין ולא הייתה קריסה ארגונית או כלכלית כלשהי. יש אצלנו אוכלוסייה חזקה, מעורבת, פעילה. תושבים רבים מתנדבים במסגרות שונות בישוב, בוועדי הורים, בתנועות הנוער, במשמר האזרחי ועוד. יוזמות קהילתיות. בקיצור, קהילה מצוינת, תחושה של ערבות הדדית חזקה. תושבי תל מונד באמת משתוקקים לסדר יום חדש בישוב. להנהגה מקומית שמכירה היטב את תל מונד ואת הנושאים הבוערים, את מגוון הצרכים,

התושבים, הנהגה שפניה לתושבים ולא לגורמים חיצוניים, הנהגה שתקדם לבסוף תכנית מתאר לישוב, שתשקיע את כספי ההשבחה שבקופת המועצה על פי תכנית ארוכת טווח וסדרי עדיפויות, הנהגה שתנהג בשקיפות, שתערב את התושבים בהחלטות, שתרתום אותם לקידום הישוב ובכך תמנף את העשייה הכול כך חשובה העומדת בפני נבחרי הציבור, דבר שלצערנו לא קרה בשנים האחרונות. תושבי תל מונד רוצים לבחור את ראש המועצה שלהם ואת חברי המועצה, לבחור את האנשים שהם מאמינים שיקדמו באופן המיטבי את תל מונד, הבית שלנו, כבכל מקום אחר. אני רוצה בהזדמנות זו לברך בשם התושבים את שר הפנים על החלטתו להפסיק את כהונת הוועדה הקרואה ולקיים בחירות בישוב בכפוף כמובן להתייעצות. דבר אחרון שחשוב לציין הוא שלטובת תלן מונד הבחירות צריכות להתקיים בהקדם האפשרי. באופן טבעי הישוב ייכנס עכשיו לתקופת מעבר, קיים חשש שדברים שונים ייתקעו ולא בהכרח יקבלו מענה ולכן יש חשיבות גדולה לקיום הבחירות בהקדם, כדי להחזיר תוך זמן קצר ככל הניתן את העשייה החשובה בישוב. אני מודה מראש ליושבת ראש הוועדה, חברת הכנסת מיקי חיימוביץ', ולחברי הוועדה, על קיום הדיון ומקווה מאוד שתמליצו לטובת תל מונד. תודה רבה לך. חבר הכנסת איתן גינזבורג. תודה רבה לך גברתי היושבת ראש. אני שמח על השתתפות, גם של תושבים וגם של משרד הפנים, בדיון הזה. אני חושב שגם צריך לברך את משרד הפנים על העמדה שלו. ישוב שנקלע למשבר פוליטי שבעקבותיו לא עבר תקציב ובגינו הוקמה ועדה קרואה, זה לא דבר בריא לישוב אבל אני מבין את הסיטואציה שזה כורח המציאות. אבל אני חושב שגם הוועדה הזאת צריכה לדבוק בדמוקרטיה ולדחוף ככל הניתן, מהר ככל הניתן, בכל מקום שרק אפשר לקיים בחירות דמוקרטיות. שוו לעצמכם שאם במדינתי ישראל לא עבר תקציב היו ממנים ועדת פקידות שתנהל את המדינה בתקופה הזאת, הרי כולם היו מגחכים. זה כבר קורה. משרד האוצר. אבל עדיין נבחרי הציבור נמצאים ואין מישהו שממנים אותו. לכן אני חושב שגם בשלטון המקומי צריך להתייחס לזה באותה חרדת קודש. כשהולכים על ועדה קרואה, היא צריכה להיות במינימום זמן, בטח בהתחשב במה שקורה שם, ואנחנו צריכים לצאת מכאן, גברתי היושבת ראש, עם המלצה ללכת לבחירות כמה שיותר מהר. דברי טעם. בניגוד לבחירות כלליות ארציות, ראש רשות מקומית הוא אולי נבחר הציבור היחידי בכל המדינה שנבחר על ידי כלל התושבים. שמים את הפתק שלו וכאשר משלשלים את הפתק שלו לקלפי מגלמים בתוך הפתק את כל המאוויים ואת כל החלומות ואת כל סדר היום שרוצים לממש בישוב. אף אחד מהפוליטיקאים,

לא נבחר באופן אישי. כולנו נבחרנו במסגרת מפלגות. לכן אני חושב שהקול הציבורי חייב להיות מאוד מאוד ברור והסיפור של ועדה קרואה צריך להיות כמה שיותר מצומצם כי זו באמת פגיעה קשה ברצון הציבור.

גברתי יושבת ראש הוועדה, חבריי חברי הכנסת וגם גברת לין, חברת המועצה לשעבר בתל מונד. כמי שבתפקידו הקודם היה ראש המטה הקודם של שר הפנים, יצא לי ללוות את תהליך הדחת המועצה. זה תהליך כאוב וקשה בתל מונד. הוא לא תהליך טריביאלי והוא לא תהליך נוח, גם לא לשר הפנים, לבוא ולגעת בקודש הקודשים, בתהליך בחירות דמוקרטי. יחד עם זאת, דברי גורמי המקצוע באותו תהליך הדחה דיברו בעד עצמם - אני אזהר בלשוני - אבל על גבול חוסר תום הלב ופעילות חברי המועצה וראש הרשות, דבר שגרם בסופו של דבר להדחת שניהם. מה שאני כן רוצה לומר בדיון החשוב הזה, צופה פני עתיד. לכשתוקם מועצה ולכשייבחר ראש רשות וחברי מועצה, אם תשכילו בעתיד ואני מדבר לכולם, כולל כולם לשים את התושב במרכז ואת החשיבות של העבודה במרכז ולנתק באמת את היריבויות הפוליטיות הקטנות הללו, בסופו של דבר תהיה התוצאה אשר תהיה, נצא כולנו נשכרים. אני סמוך ובטוח זו הכוונה שלכם. אני מייחל שלא בתל מונד ולא בכל מקום אחר משרדי הממשלה יצטרכו בכלל להתערב בהליכים דמוקרטיים. לכן באמת כאשר התושב יהיה במרכז, יהיה ניתן להתגבר על יריבויות, להעביר תקציב במועד ולהביא לידי ביטוי את רצון הבוחר שזה קודש הקודשים של הדמוקרטיה.

הידי נגב. תודה רבה גברתי היושבת ראש. אני מעוניין לברך על הדיון ולומר כמה דברים בקצרה. אנחנו בתנועה לאיכות השלטון מלווים את הבקשה לפיזור הוועדה הקרואה בתל מונד כבר כמה שנים. אנחנו סברנו, ואנחנו גם חושבים היום, שמאחר ותל מונד לא הייתה מצויה בגירעון והתושבים רצו, והם עדיין רוצים ומבקשים להיות מעורבים בניהול ענייני המגורים שלהם, פנינו לשר הפנים עוד ב-2017 וביקשנו לקיים בחירות. בוודאי לאור החשיבות של בחירות דמוקרטיות ועצם הזכות לבחור ולהיבחר, שהיא זכות בסיס בשיטה המשטרית שלנו. מאחר ושר הפנים סירב לבקשתנו, הגשנו עתירה לבג"ץ בשנת 2017.לבית המשפט הובאה עמדת המדינה והבטיחו לנו שאחרי שלוש שנים מאז מינוי הוועדה, בעצם בספטמבר 2019, יחושבו הדברים מחדש. לאחרונה התבשרנו שיושב ראש הוועדה הקרואה,

נעצר בחשדות לשוחד, מרמה והפרת אמונים ועבירות של הלבנת הון. אנחנו מקווים שהחשדות לא יהפכו לכתב אישום נגדו אבל כן ראוי לציין שמדובר באותו מינוי שאנחנו ביקשנו לבטל ולקיים בחירות במקום. אני מקווה שמכאן תצא הבטחה של שר הפנים לשוב ולבחון ועדות קרואות אחרות שמונו, גם בשים לב למצב הכלכלי של הרשויות האחרות וגם בשים לב לצורך העז לקיים בחירות דמוקרטיות. אנחנו כמובן מברכים על הדיון ואנחנו מקווים שהוועדה תאשר את הבקשה. תודה רבה, גברתי. תודה רבה. יש לנו עוד מישהו שנמצא ב-זום? אם לא, אנחנו נעבור להצבעה. משמואל סיסו נבצר לקחת חלק בדיון. חבר הכנסת משה ארבל, זה בידינו. אני מעמידה להצבעה את המלצת הוועדה לקבל את בקשת שר הפנים ולקיים בחירות בתל מונד בנובמבר 2020. מי בעד? הצבעה בעד פה אחד אושר אושר פה אחד. הוועדה קיבלה את בקשת שר הפנים וממליצה על קיום בחירות בתל מונד בנובמבר 2020. שיהיה בהצלחה לכל מי שמתמודדת.

הישיבה ננעלה בשעה 12:20.